חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, א' בתמוז התש"ף, 23 ביוני 2020. יש לנו בקשה לערעור של חברת הכנסת שקד על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא: "תופעת הסתננות של מהגרי עבודה מהגבול הצפוני". תודה. אני לא מבינה למה הנשיאות דחתה את ההצעה.

אני בטוחה שכולם מבינים, זה לא קשור לקואליציה אופוזיציה, זה גם לא על חשבון אף אחד. בעיניי, יש תופעה מדאיגה בגבול הצפון. מתחילים מסתננים מלבנון, סודנים, חלקם דורשי עבודה. זה יכול פתח מאוד מסוכן, גם בעיה ביטחונית, וגם יכול להתפתח לבעיית הגירה. ביקשתי הצעה דחופה לסדר-היום. אין לי כרגע נציג עדיין בנשיאות, אני לא מבינה למה דחו את זה. שוב אני אומרת, זה לא על חשבון אף אחד. אני לא חושבת שיש מישהו שיושב כאן,

קטי, טלי, אף אחד לא קשור בכלל אופוזיציה, קואליציה. כולם מבינים שזה דבר שצריך לבדוק.

כחברי כנסת, צריכים להפעיל את כלי הפיקוח הפרלמנטרי שלנו, לראות שהממשלה, מה שנקרא,

הצעה דחופה לסדר היום ודיון בוועדה. יש מישהו שמתנגד?

לאיזו ועדה ביקשתם דיון? היא ביקשה למליאה. למליאה, אז זו הצעה לסדר-היום. משה ארבל, הוא סגן יושב-ראש הכנסת, והוא ייצג את הנשיאות בהקשר.

בשם נשיאות הכנסת, אני רוצה בראשית דבריי, להעריך את העבודה הפרלמנטרית המעולה של חברת הכנסת איילת שקד. ייאמר גם לפרוטוקול, שלהצעה הדחופה הזאת לסדר היום, שקלתי גם אני באופן אישי להצטרף. הנושא הוא חשוב, והוא משמעותי. חברת הכנסת איילת שקד, כדרכה, עושה עבודה מעולה לפיקוח על עבודת הממשלה.

הסוגיה הזו, צריכה להיבחן מפרספקטיבה מסוימת לפחות של זמן, כדי לדעת האם מדובר באמת בתופעה או במקרה חד-פעמי חריג שמצריך לקבל בעצם התייחסות נקודתית. מכיוון שבסופו של דבר, לא התרשמנו שהמקרים הללו חזרו ונשנו, המקרים הם חמורים. אבל לא התרשמנו שהמקרים האלה בינתיים חזרו ונשנו, ונקווה מאוד שלא יחזרו ולא יישנו. החלטת נשיאות הכנסת הייתה שבמידה וחברת הכנסת איילת שקד,

שהנושא הזה באמת חוזר על עצמו פעם נוספת, להעלות את הנושא אפשר גם בשבוע הבא, או בעוד שבועיים - מתי שהיא תראה לנכון. בלב פתוח ובנפש חפצה, בוודאי הנשיאות רואה לנכון חשיבות רבה לקיים דיון בנושאים החשובים הללו לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל. הייתה חדירה של שמונה, אחר-כך, חדירה של חמישה. אחר-כך, חדירה של אחד, שישב שלוש שעות בשלומי. תסתכלו אתם לתושבי הצפון בעיניים, ותגידו זה לא מעניין אותי. אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא לא קשור להצעה הקונקרטית ולתפיסה. אני יודע, כמי שישב בנשיאות, שכל שבוע מגיעות המון בקשות של חברי כנסת להצעות דחופות. בסוף, הנשיאות צריכה להחליט.

אבל עכשיו זה לא על מכסה של אף אחד. אין קשר למכסות. אני מדבר על זה שהנשיאות דנה בהרבה מאוד הצעות חוק, של הרבה מאוד חברי כנסת. אני לא מצליחה להשתכנע. שנייה, אני עוד לא סיימתי את המשפט. הנשיאות דנה בהרבה מאוד הצעות דחופות לסדר-היום, שכולם רוצים לדון בהם מהר במליאה, ובסוף צריך לקבוע איזו מכסה מסוימת.

אני אומר, שבהקשר הזה צריך להיות נימוק מאוד כבד משקל שאנחנו נצטרך לערער על החלטת נשיאות

גם מזכיר, שאפשר להגיש הצעה רגילה לסדר-היום, והיא תעלה לדיון במליאה. כלומר, הסיפור של הדחיפות זה הסיפור פה. לכן, אני רוצה להתחבר לדברים שאמר סגן יושב-ראש הכנסת, לכך, שאנחנו לא אומרים שהנושא לא חשוב. אני מניח שכל הצעה שחבר כנסת מעלה הוא חשוב השאלה מידת הדחיפות, ומידת הדחיפות לעומת הצעות אחרות שכן אושרו. כי אושרו הצעות דחופות לסדר היום. פה רוצים להוסיף מעבר למכסה שקבעה הנשיאות לגבי דיון במליאה. אני רק שם את הפרספקטיבה הזאת ביחס לבקשה.

בתור סגנית יושב-ראש הכנסת, בכנסת הקודמת, ולא פעם הייתי בסיטואציה כזאת. כשאנחנו צריכים לבחור,

מגישים מספר הצעות מאוד מעניינות,

ואתה צריך מכל זה, לבחור רק ארבע הצעות, אז אתה נמצא במקום שבאמת הנושאים לא פחות חשובים, אבל אין לנו מקום עוד לאשר אותם.

אני בעצם בדקתי איזה הצעות אושרו לפני שהגעתי לכאן כאשר ראיתי את סדר-היום. ראיתי באמת את חשיבותם של ההצעות שאושרו. ולכן, אני באמת מתלבטת, כי אני חושבת שהנושא הוא דיי חשוב.

כאשר מסתובב סודני שלוש שעות בשלומי זה דחוף? אם אנחנו מאשרים עכשיו, זה לא על מכסה של אף אחד, זה בנוסף. זה בדיוק מה שרציתי לשאול עכשיו. אם הנשיאות בעצם לא מתנגדת להצעה חמישית לסדר-היום, אני הייתי מאשרת. אבל הנשיאות החליטה שהיא קובעת בעצם מכסה כל שבוע. בגלל זה אני שואלת, אני לא חברת נשיאות. זה יהיה בנוסף, אבל זה עוד נושא לסדר-היום. איתן,

מתחילה להיות איזושהי בעיה בגבול הצפון, זה אין צל של ספק. אז יש שאילתה דחופה גם, יש הרבה דברים. אולי המספרים הם קטנים, אבל אנחנו לא צריכים לחכות שהמספרים יגדלו. יכול להיות שאולי כן צריך להתחיל להביא לתשומת ליבה של מערכת הביטחון במדינה שמתחילה תופעה. ודווקא אם מדברים על זה עכשיו, ואם דנים בזה עכשיו, אז אולי זה יהיה - - - זה לא רק מערכת הביטחון, זה כל תחום ההגירה. ברור שיש פה - - - מישהי מנצל את המצב של המגפה? צריך להיות דיון בוועדת חוץ וביטחון. אפשר להגיש שאילתה דחופה. אפשר להגיש בקשה לדיון מהיר בחוץ וביטחון, זה עוד כלי. אבל כרגע מבוקש הצעה לסדר-היום במליאה. אפשר לשאול את חברת הכנסת שקד, יכול להיות שהיא כן תסכים להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון. אבל היא ביקשה כרגע הצעה לסדר היום במליאה. היא יכולה להגיש בקשה לדיון מהיר בוועדה, שזה לא מגיע למליאה, זה הולך ישר לוועדה. במקום לעבור למליאה, ואז הוועדה, הוא הולך ישר לוועדה זה עוד כלי פרלמנטרי. אפשר להגיש שאילתה דחופה לשר הביטחון. יש עוד כל מיני כלים. פה יש בקשה לגיטימית, אגב, כלי פרלמנטרי לגיטימי של איילת שקד, שהיא ביקשה מהנשיאות, והנשיאות דחתה את זה מנימוקיה. היו לה עוד הרבה נושאים חשובים, והיא אמרה אלה הכי חשובים. אנחנו מאשרים ארבע, הארבע האלה הכי חשובים. אומרת איילת שקד זה לא פחות חשוב, תאשרו גם את זה.

יש עוד הרבה הצעות אחרות שלא אושרו שגם הן דחופות.

לא האם זה חשוב או לא. ברור שזה חשוב. אגב, אם זה מה שחשוב לחבר כנסת, אז זה חשוב.

אני התייחסתי למה הגיב חבר הכנסת ארבל, שאמר שכרגע הטפטוף הוא טפטוף מאוד זעום. אבל התוכן הוא משמעותי בעיניה. אני אומרת שלפעמים צריך ליזום דווקא כדי שלא טפטוף. אנחנו יודעים טוב מאוד שלא יפסיקו לנסות להסתנן לכאן. הפכנו להיות מכרה זהב של כל העולם הזה שמגיעים פה ועובדים. לצערנו הרב, אחר-כך אנחנו תקועים איתם. אני דווקא חושבת שהנושא הוא מאוד חשוב. מבחינת הנשיאות, אני לא יודעת אם בקדנציה הזאת ראיתם את המצב של אישור של הצעה חמישית. מה, איך אתם רואים את הנשיאות? בקדנציה הקודמת היה מקום, ואישרנו הצעה חמישית, כאשר הנשיאות נתנה בעצם הסכמה עקרונית. אני לא יודעת מה המדיניות של היום, ולכן אני שואלת. אני לא רוצה להיות הראשון שיקבע שינויים כאלה בלי התייעצות עם יושב-ראש הכנסת. אני יודע שלבקשתי הוסיף את הנושא הרביעי בעניין פגיעה ורצח נשים בחברה הישראלית, שהאירועים האלה הם אירועים שקורים. אגב, מעניין שלא היו חברות כנסת בנשיאות שביקשו את זה, אבל זה מספיק חשוב לכולנו. אני אומר בכנות, הנושא חשוב. אמרתי גם לפרוטוקול שאני באופן אישי רציתי להצטרף לנושא הזה. אני חושב שנכון וראוי לקיים עליו דיון. אני חושב שאם נשנה את הכללים. סליחה, חבר הכנסת ארבל, זה לא לשנות. זו זכותה של ועדת הכנסת להוסיף. יש גם לחברי הכנסת כאן איזשהו יכולת של שיקול דעת.

יחד עם זאת, אני חושב שבמידה וזה יעלה בשבוע הבא, והנשיאות הכנסת תבחן את זה בלב פתוח ובנפש חפצה, השמיים לא ייפלו, והגבול לא ייפרץ לחלוטין. לשיקולכם. מי בעד העלאת ההצעה לסדר-היום, ירים את ידו? הצבעה בעד,

2 נמנעים, 1 ההצעה עברה,

זה לא בדיוק, אל תציג את זה ככה, מתן. אחרת, אנחנו אף פעם לא נתמוך בזה. אם אתם רואים את זה ככה - - - אם אתה מציג את זה ככה, אני חוזרת בי. תפסיקו עם זה. למה עשית את זה? - - - חברים, זה לגיטימי. אין פה פוליטיקה, זו החלטה לגיטימית. מעבר לפוליטיקה, יש פה מדינה נכון? זו החלטה לגיטימית של הוועדה. איילת, אני מברך אותך, ואני מאחל לך דיון פורה במליאה. זה נושא חשוב איילת, זה נושא חשוב. סליחה, ההצעה תצטרף לסדר-היום במליאה. קטי, דרך אגב, חברי הוועדה, טלי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני הצבעתי כמו שהצבעתי מטעם אחד לא, כי אני מתנגד לנושא וכו'. אני לא רוצה להפוך את הוועדה, וזה לגיטימי. אני לא מערער על הזכות לערער על הנשיאות. אבל אני לא רוצה להפוך את הוועדה ככלי שכל חבר כנסת שלא קיבלו את עמדתו בנשיאות יקבל פה - - - אני אומר באופן כללי, לכן הצבעתי כך. חד פעמי. זה לא חד פעמי, אני לא השתתפתי בהצבעה, אבל יש באמת נושאים חשובים - - - לערער על זה.

אדוני היושב-ראש, אני הייתי בכנסת הקודמת, וראיתי את הדיון מסביב זה. אני בשום אופן לא רציתי לפגוע בנשיאות. אני לא חושבת שזו פגיעה. מי שרואה את זה ככה הוא טועה לחלוטין. יש אפשרות, אנחנו לא פוגעים באף אחד, לא חס וחלילה, לא ביושב-ראש הכנסת ולא בחברי הנשיאות.

אם אנחנו חושבים שהנושא הזה חשוב,

גם אני עברתי כאשר הייתי ראש עיריית ערד, מה עברתי עם מסתננים, אז אני יודעת עד כמה זה חשוב. דיברתי על העיקרון, לא על ההצעה גופה. נכון, בשום אופן לא הייתה פה כוונה לפגוע באף אחד. הצעת חוק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 (אזור מוגבל), התש"ף-2020, מ/1330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 התש"ף-2020, מ/1331 חברים, סעיף הבא לסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת חוקה,

ומשפט, להעברת הצעות חוק מהוועדה המיוחדת לנגיף הקורונה החדש, לוועדת חוקה,

שתי הצעות חוק שנצביע עליהן בנפרד.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

להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה

יש פה נציג של הוועדה המיוחדת? אעשה זאת בקצרה, אדוני. חברת הכנסת

אני חושב שמכיוון שמדובר כאן בהצעת חוק שהיא בעיקר קשורה לרשות המסים,

זה נושא שהוא יותר מתאים או לכספים או לכלכלה. נראה לי שכולם מסכימים, אז צריך לרוץ עם

בקשה להוספת ממלאי מקום קבועים. בוועדת הכספים מטעם הרשימה המשותפת יכהנו: חבר הכנסת מנסור עבאס ואוסאמה סעדי ממלאי מקום קבועים. בוועדת חוץ וביטחון מטעם סיעת הליכוד, תכהן חברת הכנסת מיכל שיר, כממלאת מקום קבועה. הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים אין מי בעד הוספת ממלאי מקום? ירים את ידו? מי נגד? הצבעה בעד,

תודה רבה לכולם.

נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:55.